אני פותח את הישיבה בנושא: הצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א-2021. משרד הביטחון כאן?

בזום. מי מציג את החוק? אני.